היום ט"ז באדר התשפ"ג, 9 במרס 2023. יש לנו נושא אחד על סדר היום. אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, עתיד להיעדר מהארץ

יום רביעי אתמול עד יום ראשון ה-12 במרס 2023. התכנסנו כדי לבחור סגן שימלא את מקומו של יושב ראש הכנסת. לפני שנצביע, היועצת המשפטית. אני חושבת שזאת פעם ראשונה בכנסת הנוכחית שוועדת הכנסת נדרשת לזה. חוק יסוד: הכנסת אומר: "יצא יושב ראש הכנסת את גבולות המדינה, ימלא סגן ליושב ראש את מקומו עד שישוב היושב ראש". ואז הוא מוסיף: "הסגן ליושב ראש הוא הסגן שנבחר לכך על ידי ועדת הכנסת". ועדת הכנסת צריכה לבחור אחד מהסגנים. מקובל שיושב ראש הכנסת ממליץ מי הסגן שהוא מבקש שיחליף אותו. המשמעות היא שהסגן, יש לו את כל סמכויות היושב ראש עד לשובו של היושב ראש.

אתה רוצה להגיד משהו? לשכנע אותנו אחרת? צריך בסוף לשאול את פי הנערה. גם היושב ראש ביקש ממני למלא את מקומו בימים בהם הוא נעדר. אתה צריך להיות גם נהדר כמוהו. לקבל את האחריות.

אנחנו נצביע על חבר הכנסת אוריאל בוסו כממלא מקומו של אמיר אוחנה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר אושר פה אחד. אדוני היושב ראש, שיהיה בהצלחה בתפקיד. אנחנו סומכים עליך. אנחנו נועלים את הישיבה. בשעה 11:00 נתכנס שוב. הישיבה ננעלה בשעה 10:51.